בוקר טוב לכולם.

בשבט תשפ"ב, יום המשפחה. אני פותחת את הדיון בנושא העדר מענה ושירות לקוי ברשות הרישוי, אם כי מיד אנחנו נשמע על דברים יפים וטובים

זה ב- STATE OF MIND "חבר'ה בוא נתפזר נגיד לך מה אתה צריך לתקן אולי נחשוב אם צריך לפזר את הרשות ובוא נלך קדימה". אני רוצה להציע לך המשגה אחרת ולשחוק את המתח,

הנה שחקתי את המתח. אני בכל נקודת שעה ביום וגם תוך כדי שאני ישן, אם תעירי

אז מ-5,200 לקוחות שקיבלנו ערב פרוץ הקורונה

וביום השני ל-1,800, וכבר לקראת סוף הגל הראשון הצלחנו כבר להסדיר איזה סוג של

אל תדאגי אני אתייחס לכל מה שכתבת.

זה דברים שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו משפרים. מתוך שלושה מיליון שיחות, לאותו מוקד, אגף של משרד

אבל מה יפה בזה, ואני עונה לך על עוד שאלה לגבי החזר אגרות,

כאשר לא היה החזר אגרות דיגיטלי אדם שכבר נדרש לתו נכה, קיבל ממני אישור לתו נכה.

שהייתי בסדר ואחרי שבועיים הוא קיבל את התג נכה,

של החשכ"ל,

הוא היה צריך לבוא אליי למשרד, למלא טופס כל כך עתיק עם

אבל הוא מרכז את ישראל הראשונה בפנים הפחות יפות שלה, אנחנו מטפלים בזה, מודעים לזה, אבל בשאר 29 סניפים אנשים לא ממתינים. יש לנו עוד כמה פעולות מקוונות שהן כרגע נמצאות על הדרך. אחת מהן זה החזר אגרות לא רק לנכים. יש הרבה מאוד

נכון, אולי במספרים נומינליים זה נשמע מעט, אבל אנחנו כל הזמן אומרים אנחנו סוג של מדגם מייצג וסוג של מראה. וגם באמת אפי תמיד פתוח לשמוע מה עולה מהתלונות, אני חושבת שגם אם זה בא במספרים מסוימים

וכשמשרד התחבורה הגיע בשנת

כמובן שמר רוזן לא הזכיר, וזה צעד מאוד חשוב שנעשה באמת במהלך השנה האחרונה, וזה הקשר מול הביטוח הלאומי שבו חלק מהאנשים באופן אוטומטי הפרטים שלהם מוזנים למשרד התחבורה ואז הם מקבלים את התג, כמה שאפשר להרחיב את זה. אנחנו

לחידושם,

אין מענה לא במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכמובן לא ברשות הרישוי. במידה ואתה לא מגיע פיזית אתה לא יכול לדעת. הדבר הכי גרוע שקיים בסיטואציה הזאת היא שאין ממשק בין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבין רשות הרישוי, כלומר אתה נמצא במצב דברים שמחד גיסא אתה לא יכול ליצור

שלל נושאים שאני אשמח כן בדקות שנותרו לנו לשמוע את התייחסותך ולאחר מכן אסכם.

גברתי זוכרת שאני אמרתי שהתקופה היא מורכבת ויש סדר עדיפויות. אנחנו באמת לפני הקורונה התחלנו לעבוד על מערכת מחשב

ולא עוד מסבירים אחד לשני, וחלילה אני לא מאשימה אותך בדבר הזה, אני קוראת לכולנו להתכנס לשיח הזה, ולא להגיד עכשיו כל המשאבים הולכים למערכת הבריאות או לבתי החולים. בוודאי שהמלחמה הראשונה היא על חיי אדם ועל שירותי בריאות, אותי לא צריך

אני לא רופא, השרה שלי אינה רופאה, המנכ"לית שלי אינה פרופסורית באף בית חולים, זה משהו ארכאי לפני כעשור שלא הסתדר למישהו והעבירו את זה אלינו. מה אתה חושב שצריך להיות? אני אגיד לך, אנחנו

והדבר הכי גרוע הוא, אני היום אומר לך אני אחרי זה מסתכל עלייך דרך כל הזכוכיות, אני לא יודע להגיד לך שכל מי שנשלל לא מגיע לו, ואני לא יודע להגיד לך שכל מי שעם תג נכה מגיע

אבל אני יכול להבטיח לך באופן מוחלט שאנחנו שוקדים על זה ואנחנו עושים כל שלאל ידינו במסגרת המשאבים שיש לנו לנסות ולשפר את זה, הדרך עוד ארוכה כי מדובר פה על שנים ארוכות מאוד של שירות